בוקר טוב. נתחיל היום בדיון ראשון שעוסק במעבר בסיסי צה"ל לנגב. זימנו את הדיון הזה לפני ההודעה האחרונה של שר הביטחון שהוא מתכוון לפתוח את המכרזים ולהתחיל